אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת היום ראשון ב' באייר התשפ"ג 2023, 23 לאפריל. מה הנושא הראשון?

בקשת יושב ראש הכנסת לאשר את הזמנת יושב ראש בית הנבחרים של ארצות הברית לנאום במליאה לפי סעיף 22 לתקנון הכנסת. כמו שהתחלת לומר, צוהריים טובים, ביום שני הבא ב- 1 במאי מתעתד לבקר בכנסת יו"ר בית הנבחרים האמריקאי, והוא פנה בבקשה לשאת דברים במליאת הכנסת,. אז אנחנו מבקשים מהוועדה לאשר את הבקשה.

ביום שני. יום שני בפתיחת הכנסת?

צפוי לפני או אחרי האי אמון? אני עוד לא יודעת מבחינת השעות, אבל הוא מגיע ביום שני.

התקנונים צריך, אחרי אי אמון. אנחנו יודעים שעל פי התקנון פותחים בהצעות להביע אי אמון, אבל אני לא יודעת כרגע את השעה, אבל הוא מתעתד להגיע ביום שני, הוא מבקש לשאת דברים ביום שני

נראה מה הלו"ז שלו והלו"ז שלנו, נמצא את הפתרון. אחר כך אתם תגיעו לפתרון. על זה אנחנו נסכים. אני צריך להקריא את זה בכל זאת?

אוקי, אם כך מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר. אושר פה אחד. סעיף 2, הקמת ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת חוץ וביטחון לתקציב הביטחון, לפי חוק יסודות התקציב. זה ההרכב, אוקיי, אה רגע לפני כן היושב ראש, אז אני מעדכן שקיימתי פגישה לפני כן עם יושבי ראש הוועדות, גם של חוץ וביטחון וגם של כספים, והסכמה שגובשה היא שיו"ר, ועדת חוץ וביטחון, יכהן כיו"ר הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, עד להנחת התקציב בשנת 2025. ועם הנחת התקציב של 2025 אני אפגש שוב עם שני ראשי הוועדות, ואנחנו נבחן שוב לגבי היושב ראש הוועדה, ובמידת הצורך אנחנו ניכנס שוב את ועדת הכנסת, פשוט נקבל שוב את ההסכמה ובאישורך לגבי ההמשך, בחלק השני מ- 2025. באישורך הכוונה לפרוטוקול? באישורך. באישורך לפרוטוקול זה גפני.

אה כן, נמצא פה יושב ראש ועדת הכספים גפני, שאמרתי באישורך - - איך אתה יודע מה יהיה פה בשנת 2025? תאמין לי, בבניין הזה להגיד בוודאות שזה גפני. אני לא אמרתי בוודאות, אמרתי שיושב ראש ועדת הכספים בחלק השני מה שדיבר יושב ראש הוועדה - - זה לא בשנת 2025 זה לפני, זה הנחת התקציב של 2025, זה 2024 יהיה. זה לא משנה מה זה משנה?

אגב זה גם הנחה - - בבקשה גפני, אתה רוצה להגיד משהו? אני אומר, שגית, מה שאני אומר, אני אומר שיושב ראש ועדת הכספים הוא חלק מהעניין של היושב ראש, זה הנושא, יכול להיות שאנחנו נבוא ל- 2024 ונגיד - - כן, זה ועדת משנה של שתי ועדות,

בסדר, בגלל שבכל אופן יש משמעות לעניין של יושב ראש ועדת הכספים בוועדה המשותפת. בהחלט יש. זה אירוע שקורה כל קדנציה.

לא. התוצאה אותו דבר אתה מתכוון? התוצאה אותו דבר, האירוע אותו דבר. ממש לא, זאב, קשה לי מאוד לחלוק עלייך, מכיוון שאתה יש לך ניסיון והכל, אבל אני עם מעט ניסיון שלי, ראשי ועדת הכספים ויתרו על יושב ראש הוועדה המשותפת ונתנו את זה ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אני חבר הכנסת גפני לא מוותר, אני רוצה להיות חלק מן העניין. אתה מוותר זמנית כרגע. לא זמנית, זה מין כזאת רוטציה, אני לא מוותר זמנית, אני מכבד את יולי אדלשטיין ואני נותן שהוא יהיה בחלק הראשון, הוא יהיה יושב ראש לגבי החלק השני כן, לגבי החלק השני הבנתי שזה אני בעניין, זה לא היה עד היום, חבר הכנסת אלקין, זה לא היה.

בקדנציות קודמות שלך כיו"ר ועדת כספים, גם כן היה ויכוח על זה, וגם היו ראשי ועדת כספים אחרים שניסו להתווכח, ובסוף זה נגמר אותו דבר. זה לא נגמר בקדנציות, נגמר בדרך כלל לכל - - גם פה אני מבין שעוד אין סיכום רוטציה. לא, כרגע השנתיים האלו לתקציב הזה זה יולי. ויש סיכוי שזה ייפתח. ויש סיכוי שאנחנו נחליף בין גפני לבין - - זה מה ששמעתי לפחות רשמית, מה שסיכמתם בחדרים סגורים - - לא בחדרים,

אני אמרתי את זה כשישבתי איתם להגיע - - זה בינתיים עדיין זה באותו תלם. אנחנו מצביעים כרגע על שנתיים. על שנתיים של יולי אדלשטיין, ב- 2025 במידת הצורך אנחנו נתכנס שוב.

אנחנו מצביעים שאנחנו לא מגבילים את זה, מצביעים רגיל. מצביעים עד השינוי. עד לשינוי, אז בכל מקרה הוועדה תצטרך להתכנס שוב. בדיוק, אפשר רק להקריא את ההרכב? מצביעים רגיל, אני אומר רק לפרוטוקול שייתכן שזה ייפתח, אבל מצביעים רגיל, אם הוועדה לא תתכנס זה נשאר. עכשיו ההרכב בסדר, כן אוקי בסדר. הוועדה תהיה בת עשרה חברים, חמישה חברים מכל ועדה לפי ההרכב הבא, מטעם ועדת החוץ והביטחון, יולי אדלשטיין יושב ראש, שלום דנינו, משה סולומון, גדי איזנקוט, רם בן ברק, מטעם ועדת הכספים, משה גפני, ינון אזולאי,

חמד אמר וולדימיר בליאק. לא אצלנו זה אני, זה לא. זה השם שהעבירו לנו, אז אני מתקן במקום חמאד עמר? את חברה בוועדה? בוועדת חוץ

אה אז לא טוב.

כי צריך חמישה מוועדת חוץ וביטחון וחמישה מוועדת הכספים,

הנציג מוועדת כספים. זה לא העמדה שביקשנו, אנחנו ביקשנו שאני אהיה חלק מוועדת חוץ וביטחון, מי העביר לכם את זה? רגע, את חברה - - אני חברה בחוץ וביטחון. בחוץ וביטחון, אוקי משה סולומון הוא בשתי הוועדות נכון? כן, אז תחליף אותו. אז אנחנו נשים את משה סולומון מטעם כספים ואת תהיי מטעם,

נתקן ונקריא שוב. סולומון יהיה במקום חאמד עמר?

טוב אז אני חוזר שוב, מטעם ועדת חוץ וביטחון, חברי הכנסת יולי אדלשטיין היושב ראש, שלום דנינו, שרון ניר, גדי איזנקוט, רם בן ברק, מטעם ועדת הכספים,

ינון אזולאי, יצחק קרויזר, משה סולומון, וולדימיר בליאק. אני ביקשתי ממלא מקום מטעם חוץ וביטחון. הוא צריך להיות חבר. חבר הוא ממלא מקום, הוא יכול להיות גם ממלא מקום, זה אותו דבר. הכנסת רשאית לבחור ממלא מקום קבוע אחד לחבר ועדה משותפת מבין חברי הוועדה, שמטעמה הוא מכהן בוועדה המשותפת. אז אל תביאי לי את השם עכשיו. בוועדת החוץ והביטחון יש ממלא מקום? יש ממלא מקום בוודאי. כן גם לנו יש. אז זה חבר חייב להיות או ממלא מקום? בסעיף של המ.מ. כתוב שממלא מקום לא יהיה חבר של ועדת משנה או ועדה משותפת, לא. אבל הוא לא חבר, הוא ממלא מקום.

הכנסת רשאית לבחור ממלא מקום קבוע אחד לחבר ועדה משותפת מבין חברי הוועדה, שמטעמה הוא מכהן בוועדה המשותפת, הוא יהיה רשאי לשמש כממלא מקום, כל עוד הוא חבר אותה וועדה. זה לא הגיוני שזה לא מאפשר ממלא מקום. בוא נרשום ממלא מקום, אחרי זה תבדקו אם זה צריך להיות. בוא נאשר את זה ככה, מקסימום אחרי זה. אז אנחנו נוסיף, עכשיו על כל ממלא מקום שאני רוצה להוסיף אני צריך להצביע עליו עכשיו?

אוקיי, אז כן וגם לליכוד אנחנו נוסיף שניים, את השמות אני אביא למליאה. אוקיי? אתה רוצה גם גפני? כן אני רוצה ממלא מקום, אני אגיד לך למה. גם אנחנו, אנחנו יכולים שממלא מקום נגיד יהיה מהוועדה שלא אני חברה? לא, הוא חייב להיות מאותה וועדה שאת מגיעה.

הוא חייב להיות מאותה ועדה, למשל אם אין לך חבר נוסף חוץ ממך בכספים, אז לא תוכל להביא אותו להיות ממלא מקום.

אוקי אז תוכל. אוקי בסדר? אז זהו אפשר להצביע? אני רק רוצה לדעת, היועצת המשפטית, אם אני ואני כנראה ארצה במחצית הקדנציה אני ארצה, אני צריך לבקש את זה או מספיק ההודעה של היושב ראש?

הסיכום הוא שתצטרך לבקש את זה, הסיכום היה להבנתי שלא מצביעים פה עכשיו על קדנציה לתקופה, אלא בוחנים את העניין מחדש אם תרצה את זה ועדת הכנסת - - אבל אם אני אומר עכשיו שאני מבקש לבחון את זה מחדש, אני אצטרך עוד הפעם? לבחון מחדש, תהיה בחינה מחדש, יושב ראש ועדת הכנסת התחייב לך, אם ההחלטה תשתנה צריך לחזור להצביע בוועדת הכנסת. עד כאן ברור, אני שואל רק טכנית, האם מספיק מה שאני אומר עכשיו שאני מתכוון במחצית קדנציה לממש את זה?

זה מספיק?

אז אני מבקש. רגע אם הוא מבקש עכשיו, מה זה אומר שאנחנו הוועדה בכל מקרה מתכנסת?

אוקי בסדר גמור. אנחנו מצביעים על הכל?

אבל אני מבקש שבמחצית הקדנציה נתכנס. אנחנו נבוא לפה שוב, אוקי בסדר גמור. כדי להוציא מליבו של זאב אלקין שאני ויתרתי על זה. אני מתקן, אמרתי בתחילת דבריי, במידת הצורך הוועדה תתכנס, אז לא במידת הצורך, הוועדה תתכנס לדון שוב.

כדי שתוכל לוותר פומבית ולא רק בחדרים הסגורים.

למה אתה חושב שאני אוותר? כך אני מעריך. אתה יודע מה? אני אפילו לא מתווכח, עוד שנתיים הכל יכול להיות. טוב, אם כך מי בעד? ארבעה בעד, מי נגד?

אם כך עבר ההחלטה אושרה פה אחד. הישיבה נעולה, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:42.